לפי חוק הטיס, הפעלת יחידות נת"א טעונה רישיון מאת מנהל רת"א במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים. במסגרת זו הרשות נדרשת להעסיק ביחידות מודיעין טיס תדריכני מודיעין טיס בעלי רישיון לפי תקנות הרישיונות שאמונים על אישור תכניות טיסה והספקת שירות התדרוך המוקדם. בנוסף לכך בתקנות נקבע כי בקשה לרישיון תדריכן מודיעין טיס מאמן ברישיון נדרש לשלם לרת"א אגרות עבור בחינות עיוניות ומעשיות אולם בעת עבודה לעדכון בתקנות הרישיונות, גורמי המקצוע ברת"א בדקו ומצאו כי דרישות הרישיון האישי לתדריכן מודיעין טיס ולהגדרת מאמן ברישיון כאמור הן דרישות ישראליות ייחודיות ודי להתבסס על תקינה בטיחותית שהוציא ארגון התעופה האזרחית הבין-לאומית.

בהתאם לזאת למעשה מבוקש לבטל בתקנות הרישיונות את כלל ההסדרים הנוגעים לרישוי אישי של תדריכני מודיעין טיס ומאמניהם ולבטל גם את האגרות הקבועות בתקנות עבור בחינות לקבלת רישיון או הגדרה כאמור. אנחנו מבקשים מגורמי המקצוע להציג. היועצת המשפטית, רשות התעופה האזרחית. מדובר בשני סטים בישיבה הזאת ובישיבה הבאה. הוועדה התחילה עם הסט שמבטל את האגרות שהוא קצת יותר נלווה או תוצר לוואי של הסט שמבטל את הרישיונות. להסביר על האגרות או להסביר על הרישיונות? את יכולה להסביר. הנושא הבא הוא רק ב-11:30. תסבירי גם וגם ובשעה 11:30 פשוט תסבירי ספציפית לגבי התקנות השלישיות. אני אבקש את כרמית שקד, מפקחת תעבורה אווירית, להסביר. אני מנהלת תחום רישוי פקחי טיסה ותדריכני מודיעין טיס מרשות תעופה אזרחית מרשות תעופה אזרחית. אחת מגורמי המקצוע. התקנות עצמן הן מ-1981, בערך מתי שאני נולדתי. לא נעים לומר בנות כמה התקנות אבל התקנות הן ארכאיות. ליבת התפקיד של תדריכני מודיעין טיס מזמן השתנתה ומאז התקדמנו והתעופה התקדמה. הרבה מתכולות התפקיד בגינן הם נדרשו לאותם מבחנים ולאותו נטל בירוקרטי השתנו ולכן זאת הייתה אחת הסיבות הכי גדולות בגללן ביקשנו לבטל את התקנות. חיפשנו תקינות בין-לאומיות, חיפשנו סטנדרטים ולא מצאנו. מסתבר שזה משהו שהוא ארץ ישראלי. לא מצאנו כל סיבה להטיל כזה קושי על הציבור. רשות שדות התעופה היא המעסיק העיקרי של תדריכני מודיעין הטיס. הם אלה שמעסיקים והם אלה שמכשירים ושומרים על אותן כשירויות של גורמי המקצוע, של התדריכנים, ותהיה להם יותר גמישות בנהלים ולא יצטרכו לעבור דרך רשות תעופה אזרחית ולעמוד בנטל הבירוקרטי שהוא מאוד מאוד גדול ואין לו כל סיבה מוצדקת. אלה הדברים העיקריים. יש כאן הפחתה של נטל בירוקרטי שהוא הגיוני ומקצועי. אנחנו תמיד בעד הפחתת נטל בירוקרטי. אחרי ששמענו את ההסבר, אנחנו נעבור להקראה ולהצבעה. הגשנו את זה כתיקון מספר 3 אבל זה צריך להיות תיקון מספר 2. תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), (תיקון מס'

התשפ"ב-2022 בתוקף סמכותי לפי סעיף 168(א)(4) לחוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן החוק), לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168(ב) לחוק, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 168(א)(4)

אני מתקינה תקנות אלה: תיקון תקנה 20 בתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) התש"ע-2009 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 20 בתקנת משנה (א), בטבלה,

זה הביטול של האגרות על מבחנים עיוניים ומעשיים לתדריכן מודיעין טיס. תיקון תקנה 21 בתקנה 21 לתקנות העיקריות בתקנת משנה (א), בטבלה (פרט 12) בטל. אלה האגרות על מבחנים עיוניים ומעשיים למאמן תדריכן מודיעין טיס. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. אני מעלה להצבעה את תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה אושר התקנות אושרו פה אחד.

הישיבה הזאת נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:26.